אני מחדש את

אנחנו עוברים לדיון בהצעת החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון התחייבות לקבלת טיפול), התשפ"א-2020 שמספרה פ/1058/23 של חברת הכנסת עאידה תומא